בוקר טוב,

מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה. על סדר-היום: הרפורמה במחירי התחבורה הציבורית.

דיברתי עם האוצר. אני מבין שלא חלה התקדמות. אסביר לכם, אולי אתם לא מבינים, גם משרד התחבורה וגם האוצר, נתעקש על זה. אני לעשות שינויים בגלל תקציב אבל הרפורמה הזו תהיה. בשורה לציבור, נגיד ככה: הליכוד הבטיח את זה בבחירות. אנחנו נעמוד על זה. גם לנו יש דברים שאנו עומדים. לא רק לסמוטריץ ולחרדים וכו'. זה לטובת הציבור, גם הפריפריה וגם הציבור המבוגר וגם לסטודנטים וגם לנכים. אז כדאי שהמשרדים יתכנסו לעניין הזה. לצורך העניין קבעתי פגישה ליום שני ב-14:30 עם שר התחבורה בעניין פה. אני מבקש מהאוצר גם להיות כדי לנסות לראות איך סוגרים את העניין הזה. אני רואה את הפתרון כרגע לא מבין למה אתם מתנגדים, לתת אישור חריג להעביר לתקציב הפיתוח, לתקציב הרגיל כי סך הכול אם אנשים ייסעו בתחבורה ציבורית זה עוזר לדברים אחרים מבחינת התחבורה. למה אתם מתנגדים לזה? כן. אתה אוצר, לא? מה הבעיה להעביר? אז תדחו את תוכנית הפיתוח קצת, יעשו אותו ב-2025 במקום ב-2023 - מה הבעיה? למה צריך להתנגד? נתתם 360 מיליון. ההצעה שאתם מציעים הבנתי, אתם מבקשים להפחית קווי תחבורה ברשויות המקומיות. זו לא הצעה הגיונית כי צריך גם את זה. הדבר היחיד אם משרד התחבורה מסכים, לתת תקציב הפיתוח. מה הבעיה עם זה? זה נעשה לאורך שנים. לא שמחר בבוקר סוגרים את כל הכבישים. אני מבין שהיום אי אפשר לסגור את זה, אבל בואו נעשה את זה. זה טוב לציבור הרחב. ביטוח לאומי, מה הבעיה לממן את העלייה של הנכים בכיסא גלגלים? זה לא חלק מהתפקיד שלכם? התפקיד שלנו- - - יש פה משהו גדול ואנחנו רוצים לתת לכיסא גלגלים, לא לכל נכה. זה גם לא עלות גבוהה. עשיתם עלות פה?

האמת שאין לנו הכמות המדויקת אבל מה שביקשת זה רק לגבי אותם נכים שאין להם אוטובוס נגיש. זה זמני. לדעתי צריך לממן את זה באופן קבוע אבל בואו לא ניכנס לזה. מה, ביטוח לאומי נגד לממן נסיעה של נכים שאין להם נגישות? ביטוח לאומי בעד כל הטבה שתינתן לבעלי מוגבלויות ולכל מי שזקוק לסיוע ולהטבה. הסכם הניידות ממומן על ידי משרד האוצר. כרגע בבחינה כוללת כל הסכם הניידות, יש ועדה בין משרדית. ועדת בין משרדיות לוקח שלוש שנים. זה לא עלות גבוהה. ביטוח לאומי יכול לממן את זה. זה גם באופן זמני. לא יקרה לכם דבר. זה גם בשורה שאתם נותנים מימון שקשור לנכים על כיסא גלגלים. מה הבעיה עם זה? ביטוח לאומי מיישם חוקים. אנחנו לא

אתם מממנים למשל מבנים למפגרים אתם משתתפים בחלק מהמימון שבונים מבנה. לא רק נותנים גמלה. אתם גם ממממנים כשאתם רוצים. אני יודע, הייתי בקרן שלם ויודע את זה. פה באופן זמני. לכל דבר צריך ועדה בין משרדית שתיקח ארבע שנים? יש לכם התקציב. אנחנו לא מממנים הנחות. זה לא הנחה אלא פטור באופן זמני. יש הבדל. אין נגישות. מה אתם רוצים? להעביר כסף ממשרד הפנים לביטוח לאומי, משרד התחבורה - זו הכוונה? תעשו מה שאתם רוצים. זה החשב הכללי. הסכם הניידות אנחנו לא מממנים. ביטוח לאומי לא מממן מכספי הביטוח.

במסגרת- - - בסדר, הגיע הזמן שביטוח לאומי יממן תשתיות לנכים. לא יקרה לכם שום דבר. אתם אחרי זה בוכים שעוד שלושים שנה ייגמר לכם הכסף.

מה זה שייך? שייגמר לכם הכסף עוד שלושים שנה? כשייגמר לכם הכסף אם ייגמר - לא רואה מצב כזה תבקשו מהמדינה שתממן. לא רואה שום בעיה עם זה. דברי עם המנכ"ל. זה עניין עקרוני. גם אם נסגור את הבעיה התקציבית זה עניין עקרוני. אתם לדעתי צריכים לממן דבר כזה. זה מהפכה, רפורמה שהביטוח הלאומי. אם צריך, נעשה את זה. באופן זמני עד שתהיה להם נגישות. אם אין להם נגישות מה את רוצה שהנכה יעשה? בגלל שהוא נכה על כיסא גלגלים ואין לו נגישות, אנחנו בבעיה איתו. ולנכים יש נגישות? גם להם אין נגישות ומישהו מממן את זה. זה לא הביטוח הלאומי. אנחנו רוצים תקציב. אני עכשיו משרד האוצר בשבילך. יום שלישי הבא, נקווה שנגמור הסכם ונוכל להתקדם. אתם תחשבו על העניין של לאשר חריג מתקציב פיתוח לעניין הזה. לא יקרה לכם שום דבר אם תסכימו לזה. אפשר לחשוב, כאילו כל הכבישים במדינה מסודרים. באמת. לא צריך להגזים. כשאתם רוצים אתם נותנים אישור. פתאום אין אישור.

בני כמה ההורים שלך? 68. אתה לא רוצה שהם ייסעו בפטור מתשלום? לא מבין את זה. אין לכם הורים? באמת. אין לכם הורים שצריכים לנסוע? זה לא בשורה להורים שלכם? יכולים לממן- - - מה זה שייך? אז מה אם הם יכולים לממן? גם אנחנו יכולים לממן.

בסוף, אף אחד לא מקבל. ראיתי את הסיסמה. קודם כל לפריפריה נותנים. אנחנו רוצים שגם למבוגרים. לא מגיע? אנשים שילמו ביטוח לאומי כל החיים, שילמו מיסים כל החיים, מה קרה? מגיעים לגיל מסוים למה אי אפשר לתת להם? למה צריך בגיל 75 - כבר בקושי זז? להגיע לאוטובוס לפעמים הוא לא יכול. מה העניין הזה? נותנים היום. תן לי את הטלפון של ההורים אני אדבר איתם. השיטה הזאת שלא מעניין אתכם כלום לא מתקבלת על הדעת. יש פתרון תקציבי. השרה מסכימה להעביר מתקציב הביטחון. מה הבעיה? רק אתם מתנגדים. היושב-ראש, תקציב הפיתוח השנה הוא מאוד משמעותי. כל שנה הוא משמעותי. תקציב פיתוח אדיר. לכן אפשר לקחת משם קצת כסף. כשאתם עושים קיצוץ רוחבי, פלאט, אתם לא מורידים את תקציב הפיטוח? מורידים תקציב הפיתוח בפלאט אז מה אתם מספרים לי סיפורים שזה בלתי אפשרי? החלטת לעשות פלאט עכשיו על 5 מיליארד. אתה מוריד את תקציב הפיתוח? אז זה בשביל התקציב הרגיל. זה לא בשביל תקציב פיתוח. אז למה אתה מוריד בפלאט? אל תוריד גם כן. אם אתה טוען טענה כללית שאינך יכול לעשות את זה, אתה עושה את זה כשאתה מחליט לעשות פלאט, אז פתאום מתאים לך להוריד את תקציב הפיתוח בשביל התקציב הרגיל. אתה עושה פלאט רק בתקציב הרגיל, אז זה בסדר. מספיק עם זה. כל טיעון שיש לכם - לנו יש מקביל. קודם כל תסכימו לעניין הזה. לגבי מה שדיברת איתי נשב על זה ביום שאני ונראה איך פותרים את הבעיה. דיברתי איתה גם על זה. אספר אחרי הישיבה שלא יהיה באינטרנט. תודה רבה, הישיבה נעולה. יום רביעי הבא. הנושא של הילד מתחת לגיל 5 לא קיבלתי עדיין התייחסות. בודקים את זה. מי שמשתמש בישומון חופשי-חודשי, המערכת גובה ממנו רק מחיר של חופשי חודשי.

למה משתמשים ברב קו, יוצאים נפגעים בדבר הזה? למה הם לא יכולים לקבל אותו שירות? אני מהרשות לתחבורה ציבורית. מדובר בשתי טכנולוגיות שונות. נעשתה אפליקציה, היא עובדת. אנו בשיח על זה גם עם סגן השר. בגודל, בתוכנית העבודה שלנו נמצא גם להכניס את התשלום בדיעבד לרב קו. זה דורש פיתוח טכנולוגי שדורש זמן. הערכה של זמן? קשה להגיד בשלב הזה כי אנחנו עדיין בשלבים הראשונים אבל תקווה שיהיה במהלך השנה, שנה הבאה. למה מי שקונה תושב שכונה למשל בירושלים שצריך לנסוע נסיעה ארוכה, משלם גם על הנסיעה הבודדת וגם אחר כך על כל נסיעה מחוץ לעיר במרחק הגדול שלו? כלומר אדם שנוסע לצורך העניין נסיעה בודדת בירושלים כדי להגיע לתל אביב, קונה שני כרטיסים? לא, אם הוא קונה כרטיס אחד. אבל אם הוא נוסע נסיעה עירונית ואז נסיעה מחוץ לעיר? יכול לקנות יומי. אחרת זה שתי נסיעות. נכון, אבל הקילומטרים אפשר להכניס את זה בכרטיס שישלמו רק את הקילומטרים. למה צריך לשלם גם נסיעה פנימית וגם נסיעה- - - פר נסיעה. אין דרך לבחון לאן האדם תכנן להגיע בסופו של דבר. תודה רבה. אני מחכה לתמחור של הרפורמה. מה נפגע? אם אתם לא מקבלים את כל התקציב של הרפורמה,

מה קוזז בעצם? עוד לא גמרנו. הוא לא יכול לענות לך על זה. כשנדע מה התקציב שיש לו, אז הוא יוכל לענות לך על זה. תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 10:20.